אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה. היום ו' בכסלו התשפ"א, 22.11.2020, הנושא: הצעת צו רשות שדות התעופה (שינוי התוספת לחוק), התשפ"א-2020 בדבר גריעת שדה התעופה אילת. צו רשות שדות התעופה (שינוי התוספת לחוק), התשפ"א-2020 בתוקף סמכותי לפי סעיף 55(א) לחוק רשות התעופה, התשל"ז-1977 (להלן החוק), ולאחר התייעצות עם מועצת רשות שדות התעופה ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת אני מצווה לאמור: שינוי התוספת1. בתוספת לחוק, המילים "שדה תעופה אילת" יימחקו.

אנחנו מבקשים בתיקון הצו להשמיט את האזכור של שדה התעופה אילת. שדה התעופה אילת הפסיק את פעילותו כבר בשנת 2019. התיקון נדרש בשביל להבהיר ששדה התעופה כבר לא בתפעול של רשות שדות התעופה. זה יאפשר לשחרר את הקרקע ששדה תעופה פעל עליו עד עכשיו. נציין רק שהתיקון הוא דקלרטיבי, הוא רק לצורך תיקון והבהרה. רק לוודא שהייתה התייעצות עם מועצת רשות שדות התעופה. כמובן, הייתה התייעצות עם מועצת רשות שדות התעופה. אם צריך, אנחנו יכולים להביא את האישור.

עורכת דין ברקאי, מועצת הרשות אישרה את מחיקת שדה התעופה אילת מהתוספת לחוק בישיבה שהתקיימה בדצמבר 2019. אנחנו מעלים

אישרנו את הצו, תודה רבה לכולם. הישיבה ננעלה בשעה 12:05.